את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הדיון הראשון שלנו היום יעסוק בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים ותשלומי הורים במערכת החינוך. שר החינוך ומנכ"ל משרדו אמורים לכבד אתנו בנוכחותם ולכן נשנה מעט את הסדר. שר החינוך, בגלל אילוצי זמן, ידבר לפני הצגת דוח הביקורת ואחר כך אנחנו ניכנס לדיון. לפני זה, שני עניינים טכניים שקשורים לחילופי גברי בתוך הוועדה, עליהם אנחנו צריכים להצביע. האחד הוא חילופים בוועדת המשנה לענייני בטחון, חוץ ומסחר בין-לאומי. נטש אותנו חבר הכנסת יעקב מרגי שעזב בכלל את הוועדה ובמקומו ימונה חבר הכנסת אופיר כץ. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אושר פה אחד. הנושא השני. אנחנו מקימים ועדת משנה לענייני הנגב שתעסוק בנושאים הקשורים לנגב שיוצאים מתוך דוחות המבקר הבאים: מעבר בסיסי צה"ל לנגב, היבטים בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב והיבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל וכיוצא באלה נושאים שיסוכמו ביני לבין יושב ראש ועדת המשנה. את סיכומיה והצעותיה של ועדת המשנה בקשר לדוחות האמורים וכל יתר החלטותיה יהיו טעונים אישור של מליאת הוועדה והישיבות שלה יהיו בתיאום בין יושב ראש ועדת המשנה לביני. חברי הוועדה יהיו: חבר הכנסת שלמה קרעי היו"ר, חבר הכנסת אוריאל בוסו ואנוכי.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 3 נגד 1 אושר ההצעה אושרה ברוב של שלושה כנגד אחד. אדוני היושב ראש, אפשר לומר מילה?

אני רוצה לברך אותך על כך שנענית לבקשה. אני חושב שהנגב, יש הרבה נושאים שעומדים לפתחו שכאן בוועדה אנחנו יכולים בהחלט להניע את המהלכים ואת משרדי הממשלה לביצוע. הלוואי והייתי זוכה לכזה שיתוף פעולה בקרב חלק מהחברים בקואליציה. אני חושב שהוכחת כאן ענייניות, חתירה למטרה שהיא חשובה ובעצם לקחת את זה בלי לפקפק ובלי לומר שהאופוזיציה שולטת בוועדה או אני יושב ראש הוועדה. בעיניי זה היה דבר מאוד חשוב. אומרים שדבר שבא בקלות, זה משהו שהוא לא כל כך טוב וצריך להתאמץ כדי להשיג משהו. לשמחתי הלילה נשארנו כאן ערים כל הלילה ועצם זה שהגעתי לכאן, זה ממש לא בא בקלות. זה סימן שתהיה לנו ברכה והצלחה ובעזרת השם נצליח.

חבר הכנסת אלחרומי.

אני חושב שגם בהיותי חבר ועדת הביקורת וגם כתושב הנגב שמעל ל-270,000 מתושביו הם בדואים, מן הראוי שאהיה חבר בוועדת המשנה. אני חושב שזה רק יועיל לוועדה ורק יועיל לדיונים שלה. אתה בהחלט צודק. היו כאן עניינים של הרכב קואליציה ואופוזיציה. אנחנו נוסיף בהמשך חבר אחד מהקואליציה וחבר אחד מהאופוזיציה. אני לגמרי מקבל את זה. שוב, הכנסת יוצאת לפגרה ואחריה נראה את האפשרות. אני אשמח שהוועדה הזאת תתפקד. אני מבקש לא לייחס לדבריו של חבר הכנסת קרעי שום משמעות פוליטית אבל אני חושב שיש להם כי אם הייתי בקואליציה, מן הסתם היית תוקף אותי על פי המקובל והכול היה בסדר. גם את האופוזיציה אנחנו תוקפים. גם אתם תוקפים אבל בדברים ענייניים.

אנחנו עוברים לדיון הבא. הישיבה ננעלה בשעה 09:05.